שלום.

אני פותח את הדיון. זה הפך להיות מנהג כאשר כל מנהג אומרים לי חכה,

אני לא מחכה לצילום. יהיה צילום או לא יהיה צילום, לא משנה. זה

הוא הצטרף לבקשתך. את מוזמנת לנמק. הוא הצטרף לבקשתי שזה יהיה נושא חדש?

גם אני מצטרף לבקשה.

מי אמר שהאופוזיציה לא משפיעה? לא. זה אופיר. אופיר הוא ליגה אחרת. אני יכולה לומר שניסינו בתוך הוועדה הזאת, לדעתי במשך כל השבועיים האחרונים. מתי התחלנו את הדיונים בוועדה? שבועיים.

הוא אמר לי: זה יעשה לך טוב בציבור. את תומכת בנושא חדש?

שיהיה לנו קצת זמן גם לדבר על הנושא החדש. תאמרי למה את חושבת שזה נושא

זאת דילמה אמיתית.

בעיניי אין קשר למראית עין.

צריך עניינית ויש לך כאן פיצול שהוא טוב מכל הבחינות ואין שום סיבה שלא תתמכו בו. בגלל שאני אוהב אותך,

הצבעתם נגד.

יום חמישי, הוועדה הזאת תתכנס לאשר את הבקשה של היושב ראש עם הגדרה של הדיון ובעצם החלטה על הדיון עצמו. מתי אתה מכנס את הוועדה המסדרת לאישור. אחרי שאני אקבל מהיושב ראש את הבקשה הזאת. אחרי ש"עלה בידי". כן.

את יודעת מה, אני חושב עכשיו שאם באמת הוא יגיד את

לכן אם חלילה, חלילה, לא אומרת, מישהו מכם קיבל עצמאות וראינו שיש לכם חברי כנסת עצמאיים - - - מי?

כולנו עצמאיים. ברגע שמישהו כאן

תודה. מירב, דברי סיום.

אני מקבלת עלי עכשיו ברצינות בחיל ורעדה את תפקידי כחברת כנסת מהאופוזיציה כי אני חושבת שהרבה פעמים חברי כנסת חדשים מגיעים לכאן וישר רצים לממשלה. לגבי החיל והרעדה, אני מסכים.

אתם וחברי הליכוד שותקים.

קיבלת עוד חצי דקה. הוא גם שומע עכשיו מוזיקה כשאני

אני רוצה להגיד משהו לשלמה קרעי